שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון של ועדת המשנה לבחינת תיקוני חקיקה לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. כמובן שהנושא הזה הגיע לפתחנו משני כיוונים: גם בעקבות המלצות ועדת פריש, וגם,

בהמשך לבג"ץ יחד רמת השרון. ומכיוון שהרוח שנושבת פה